בוקר טוב, הדיון הראשון היום יהיה הצגת דוח מבקר המדינה 71א. כבר בשבוע הבא אנחנו נתחיל לדון בנושאים שנגזרים מהדוח הזה והזימונים כבר יצאו. יש פה דברים שהם גם מעניינים וגם רלוונטיים מאוד לזמננו. מבקר המדינה,